מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות). רק להזכירכם, אנחנו אישרנו את כל ההגבלות אז בזמנו. היה תיקון של הממשלה שנעשה אם אני אומר משהו לא נכון, תתקן אותי? אני רואה מבטים כאלה משפטיים חריפים.

ולהזכירכם, בלילה הממשלה תיקנה שניים או שלושה דברים. תכף נציג אותם בקצירת העומר. אחד מהם הייתה הדרישה שלנו להעלות מ-500 מטר ל-1000 מטר. הייתה שם טבלה, שהייתה טעות, שנשמטו ערים אחרי י' עד ק', נשמטו ערים שלא היו לעיני הוועדה בזמן הצבעתה ולכן בעצם כבר נכללים בתוך האזורים האדומים. והיה עוד תיקון אחד של הממשלה, תיקון פשוט שהציגו לנו אותו אז בזמנו. ולכן אנחנו צריכים לאשר.

אני אומר שמבחינתנו אנחנו יכולים גם כביכול לא לאשר. אני אמנם כן חושב שמאחר שאנחנו רצינו שכל דבר יעבור דרך הוועדה, עדיפות מלכתחילה ובדיעבד על הבדיעבד. ולכן אני מציע שנשמע שתי דקות מהיועץ המשפטי או שמישהו - - - ממשרד המשפטים.

לילך ממשרד המשפטים תציג את הדברים בקצרה מאוד כי כבר הציגו אותם באותו לילה, רק לא יכולנו לאשר את זה כי זה עוד לא היה החלטת ממשלה. בבקשה, לילך. יש פה באמת שאלה. אם הם יבטלו את זה היום,

יחמירו את הסגר היום, כמו שיוצאות ההודעות, אז מה הטעם? אתה רוצה להסביר את הטעם, אדוני היועץ

זה פשוט, אנחנו עושים את שלנו. רק לגמור את הפרוצדורה. את הפרוצדורה שלנו עשינו. יבוא משהו חדש, נדון בזה. זו החובה שלנו כוועדה. לא יבוא שום דבר חדש. יש פשוט, מבחינה פורמלית, על פי - - - חברים, אני מבקש, שמונה דקות הפסקה.

אנחנו עם אוסנת. רוצים לדבר קצת. אוסנת, לא יעצרו את ההפגנות.

תחליף אותי.

13:58) חברים, אנחנו מבקשים את התייחסותה של עורכת הדין לילך וגנר ממשרד המשפטים. שלום לכולם. אני מתנצלת שאני לא איתכם פיזית. אבל אני אנסה להסביר את שלושת התיקונים שכרגע נמצאים שם. אלה תיקונים שבעצם הצגנו אותם בפני הוועדה בדיון בתקנות. אז זה לא איזה חידוש גדול מבחינת הוועדה. אבל כשהצגנו אותם הם טרם אושרו על ידי הממשלה ולא פורסמו ולא היו בתוקף. אחד מהם הוא בקשה של הוועדה. הוועדה ביקשה להרחיב את 500 המטר לקילומטר. והממשלה נענתה לבקשת הוועדה והרחיבה את הטווח של יציאה מותרת ממקום המגורים. דבר שני, זה הנושא של היישובים שלצערנו עקב טעות נשמטו מרשימת היישובים. וגם זה נכנס לתיקון הזה. והתיקון השלישי, שאותו אני טיפה רוצה יותר להסביר, למרות שהסברתי אותו בדיון בתקנות, הוא להבהיר את הנושא של איסור השהייה בבתים של אחרים בתקנה 2(19). ממילא מותר לצאת מהבית רק למטרות הלגיטימיות. בתוך 1000 המטר מותר לצאת לכאורה לעשות הכול, ורצינו להבהיר שאין הכוונה שמותר לצאת לבתים של אחרים עקב התחלואה הגבוהה וסכנת ההדבקה. היציאה היא בעצם למרחב הציבורי ולמקומות שפתוחים בתוך 1000 המטר ולא לבתים של אחרים. השארנו את איסור השהייה כאיסור זמני לתקופת החג כדי למנוע מצב שאדם יצא מביתו לפני תחילת התקנות, לפני החג, ואז יטען שהוא בילה בבתים של חברים, של קרובי משפחה שאינם ביתו באופן לגיטימי. לכן עשינו הוראת שעה מאוד קונקרטית לעניין הזה. אם יש שאלות, אני אשמח להשיב.

למה מדוע את לא איתנו פה? אנחנו מקווים שאת מרגישה טוב. ברגע שמוסדות החינוך סגורים, כמו שאתם יודעים, קשה - - - ברור. תספרי לי על זה. טוב, חברים, יש שאלות? רק שתי נקודות.

אכיפה של איסור השהייה למרחב הציבורי, לרבות זה שהוא לא יכול להיות לבית של מקום מגורים, הוא רק באמצעות רק השוטרים,

זו אכיפה באמצעות שוטרים בלבד? גם את איסור השהייה אנחנו הבהרנו - - נכון. - - שהאכיפה תיעשה רק באמצעות משטרת ישראל, האיסור הזמני. וכמובן תקנה 2 כולה היא תקנה שנאכפת אך ורק על ידי משטרת ישראל. הסעיף הזה היה בתקנות הראשונות, בסגר הראשון?

נוסח הסעיף הזה? עברנו מספר גלגולים בנושא הזה. באיזשהו שלב הייתה יציאה מותרת במסגרת 100 מטר, 500 מטר, למרחב הציבורי בלבד. אבל לא הייתה הבהרה בתקנות הקודמות לגבי האופן שבו אסור להיכנס לבית מגורים של אחר?

כאן רצינו מעט לצמצם מאחר שבעבר, אם אתם זוכרים, נאסר לצאת לתפילות, נאסר לצאת לגנים ציבוריים. פה רצינו להבהיר שמותר לצאת לכל מקומות האלה. אין איסורים כאלה כמו שהיו בסיבוב הקודם. הדבר היחיד שהוא אסור זה להיכנס לבית מגורים של אדם אחר.

השאלה היא האם האיסור - - - אלא אם, כדי לקיים את המטרות הלגיטימיות האחרות, סיוע לאדם במצוקה וכל המטרות הללו. רק מה רציתי לחדד זה אם ההגבלה להיכנס לבית מגורים אחר גם היה כתוב בתקנות שסיבוב הראשון. אמרתי שהייתה הגבלה טיפה יותר רחבה של יציאה אך ורק למרחב הציבורי בשלבים כלשהם של תקנות של שעת החירום.

היא הייתה מגבלה יותר דרקונית במובן הזה שהיא התירה יציאה רק למרחב הציבורי.

הבנתי.

אז רק באמת כמו שלילך אמרה לחדד שמותר לצאת בתוך ה-1000 מטר גם למקום מגורים אחר לצורך המטרות הלגיטימיות של תקנה 2,

לתת סיוע לאדם שיש לו קושי או מצוקה וכן הלאה.

אני חושב להבא, בגלל שפה את התיקון הזה אתם עשיתם, השתמשתם בחריג הדחיפות, הוא נעשה פחות מ-24 שעות לפני כניסתו לתוקף,

היה ראוי לתת לזה ביטוי. כי אין בתיקון או בדברי ההסבר,

התייחסות לזה שהוא נעשה בחריגה,

שהוא נעשה תוך בחריג הדחיפות.

אם משתמשים בו, ראוי לציין את זה במפורש. אתה צודק. אנחנו ציינו את זה במחליטים וניקח לתשומת ליבנו. ואני מקווה שלא נעשה שימוש בחריג הדחיפות.

במחליטים זה היה. אבל אם נעשה, שזה גם יובא לידי ביטוי בדברי ההסבר.

יש למישהו התייחסויות לתקנות האלו? אנחנו צריכים לדעת מה יהיה עם כחול לבן היום בקבינט.

אתם תעמדו - - - כחול כבר מזמן הרימו דגל לבן. השאלה מה קצת לוח הזמנים עכשיו? התקנות האלה בעצם נכנסות לתוקף.

מה שהחדש, איתן. מה שיעלה היום.

רק בואו נאמר דבר-דבר. התקנות האלה נכנסות לתוקף ואנחנו רק,

מעגנים כדי להמשיך להתקיים ככה עד שלא יחוקק דבר מה אחר חדש. כרגע יש דיון בקבינט שאחר כך יצטרך לבוא לדיון בממשלה. ואם הממשלה בסוף תחליט לעשות תיקון חקיקה, בין אם בתקנות ובין אם בחוק שלוש קריאות, זה יגיע לכנסת.

מה תהיה העמדה שלכם? אני לא יודע באילו נושאים. אז אני חושב שכדאי שתתייחס ספציפית. הוא רוצה להכריז מצב חירום לאומי כדי לאכוף את המצב של החוק - - - איך אתה יודע? דיברת איתו?

איך אני יודע? אני מדבר עם מישהו שיוצא משם. מה זה איך אני יודע?

איתן, ככה?

אני שואל. אולי יש לך מקורות פנים-קבינטים. בצרפתית אומרים: - - - אבל אני אומר לך:

אנחנו נפעל לטובת הציבור, מה שטוב לציבור. אלי, אמרתי לך כבר. כחול הרימו דגל לבן כבר מזמן.

עכשיו הגיע זמן הצחוק. לא. לי יש עדיין תקווה.

רק לא מכחול לבן. מחד"ש. בעצם, אם אני מבין נכון את ההודעות שיוצאות, אז כמעט כל החרגות שבמה שעשינו ביום חמישי, כמעט כל החרגות יבוטלו. אז רוצים להביא פה משהו חדש לחלוטין.

תראה, אנחנו רק ניזונים מהתקשורת. גם אני כרגע ניזון מהתקשורת, למעט כל מיני הודעות לא פורמליות שקיבלתי.

לפי מה שאני מבין מרוח הדברים, רוצים להביא החמרה של מה שקיים בגלל העלייה בהיקף התחלואה.

זה כבר פרשנות שלך. לא בגלל העלייה. כך אומרים. זה לא בגלל העלייה בתחלואה, אלא בגלל שיש מישהו שחושש מאוד מהמשפט שלו ומצליח לסחוף אחריו כל מיני

דמיינו לעצמכם.

זה רק הפרשנות שלי. מה שאתה אמרת זה הנכון.

אתה לא צריך לאשש את זה. אני יודע שזה הנכון.

יפה. עכשיו, מה לי להתווכח עם בן אדם שיודע הכול?

אלה הם הדברים. אני רק רוצה להגיד, מאחר שאתה שומע, איתן, שמה שקורה כרגע בקבינט הוא לא פחות מפוטש. זה מה שהוא עושה. והבעיה היא שאין לנו את הלוקסוס לחכות עוד 20 שנה שעד דוקטור אחד יכתוב על זה. אנחנו חיים את הפוטש הזה עכשיו, לצערי. 148 חולים על מכונות הנשימה. ישראל מייצאת מכונות לחו"ל, והחוצפן הזה רוצה להכריז מצב חירום לאומי. פרופ' חגי לוין ביקש להתייחס.

האם שומעים אותי? שומעים אותך, חגי. אתה יכול להתחיל לדבר. תודה רבה. אה, הוא עם סלולרי בלי קליטה. הוא לא היחיד שאין לו קליטה בניין הזה. - - - אי-אפשר שלא להתייחס. אך העמדה המקצועית היא שאת התיקון שתאשרו או לא תאשרו עכשיו של האיסור הכניסה לבית של מישהו אחר - - - יש סכנה - - - הימים האחרונים. הגבלות התנועה, גם הרגלית, גם בכלי רכב, המחסומים בכבישים, אלה דברים שמזיקים לבריאות הציבור ולא עוזר לבריאות הציבור. הרעיון עכשיו לעשות סגר טוטלי הוא מנוגד לבריאות הציבור. אי-אפשר להצדיק אותו בטיעונים של בריאות הציבור. אם מישהו חושש, ובצדק, מהתפילות ביום הכיפורים בחללים סגורים, אז אולי בזמן יום הכיפורים אפשר לעשות מהלך מאוד חריג וגם מתוך אקט של סולידריות לעצור לחלוטין את התנועה החופשית בישראל באותו יום ספציפי. אבל לא הגיוני ולא סביר לעשות עכשיו צעדים קיצוניים בפניקה בלי שום הצדקה מקצועית. תודה,

תודה לך.

לא. אם כך, אנחנו נכבד את היושב-ראש ונכריז על הפסקה עד שהוא יחזור ויחליט אם הוא רוצה להצביע על כך. אני חושב שאולי כדאי שנקריא את זה. אתה רוצה להקריא?

לא הוקרא כי הוא לא הגיע. אז בואו תקריאו. אוקיי. אז התיקונים הם ככה: "תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות)(תיקון), התש"ף 2020 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4,

25 ו-27 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף 2020 (להלן החוק), מתקינה הממשלה תקנות אלה: תיקון תקנה 2 בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות), התש"ף 2020 (להלן התקנות העיקריות), בתקנה 2 בפסקה (19), במקום "עד 500 מטרים" יבוא "עד 1,000 מטרים" ובסופה יבוא "ובלבד שלא יצא למקום מגורים שאינו מקום מגוריו"; בפסקה (20), במקום "העולה על 500 מטרים" יבוא "העולה על 1,000 מטרים". תיקון תקנה 5 בתקנה 5 לתקנות העיקריות, תקנת משנה (ד) בטלה. תיקון תקנה 13 בתקנה 13(א)(3) לתקנות העיקריות, במקום הקטע החל במילים "השוהה בחוף ים" ועד סופה יבוא "או השוהה בחוף ים בניגוד לתקנה 5(ג), שלא למטרה המנויה בתקנה האמורה"." רגע, סליחה. רציתי לשאול בהקשר הזה. יש פה בעצם הקלה. זה מאפשר יציאה לצורכי ספורט.

זה היה כבר קודם. זה היה קודם?

זה רק שינוי נוסחי שנובע מזה שהם צמצמו את איסור השהייה מחוץ למקום מגורים רק לתקופת של ראש השנה. ומעבר לזה, האיסור הוא רק איסור שמתייחס ליציאה מהבית. זה היה רק משהו נוסחי. "תיקון תקנה 23 בתקנה 23 לתקנות העיקריות, האמור בה יסומן (א), ואחריו יבוא: "(ב)על אף האמור בתקנות אלה, בתקופה שמיום כ"ט באלול התש"ף (18 בספטמבר 2020),

עד יום ג' בתשרי התשפ"א (21 בספטמבר 2020), בשעה 5:00, יראו כאילו (1)בתקנה 5, אחרי תקנת משנה (ג) בא: "(ג1)לא ישהה אדם במקום מגורים שאינו מקום מגוריו, למעט למטרות המפורטות בתקנה 2."; (2)בתקנה 13(א), אחרי פסקה (3) בא: "(3א)השוהה במקום מגורים שאינו מקום מגוריו, בניגוד לתקנה 5(ג1), שלא למטרה המנויה בתקנה האמורה."; (3)בתקנה 18

במקום "תקנה 13(א)(1)" בא "תקנה 13(א)(1) ו-(3א)". (ב)בפסקה (2), אחרי "תקנה 13(א)(2) עד (13)" בא "למעט תקנה 13(א)(3א)"; (4)בתוספת השלישית, אחרי פרט (3) בא: 13(א)(3א) "500"" זה פשוט הקנס שהיה על איסור השהייה בסוף השבוע של ראש השנה. היום הקנס הוא פשוט על היציאה ולא על איסור השהייה. אותו קנס של 500 על איסור יציאה שלא למטרות שמנויות בתקנה 2. ולעניין תיקון של הרשימה, אז המילים "אריאל", "בית"ר עילית" ו-"גבעת זאב" יימחקו. אני מבין שזה ביהודה ושומרון, אז הם לא בתכולת התקנה הזאת. אז תיקנו את הטעויות. ואחרי "תלפיות" יבוא:", זה רשימת היישובים שנשמטה תקנות שדנו בהן ביום חמישי בבוקר. הם תיקנו את זה בתקנות האלה ביום חמישי בלילה. הם הוסיפו: כאבול, כסרא-סמיע,

כפר קרע,

מג'ד אל-כרום, מג'דל שמס, מגדל העמק,

מטה יהודה - שדות מיכה, מנשה - אום אל-קוטוף,

נחל שורק יד בנימין,

עין מאהל,

פוריידיס, פתח תקווה,

קלנסווה, קרית גת וקרית יערים. ו"תחילתן של תקנות אלה במועד תחילתן של תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות), התש"ף 2020." הם כאמור נכנסו לתוקף כבר בשישי ב-14:00 ביחד עם התקנות של הגבלת השהייה והגבלת פעילות כשהם תיקנו אותן. תודה רבה. אני רק רוצה לקבל הבהרות. דיברנו על זה אתמול, אבל צריך לקבל הבהרות שגם לפרוטוקול ביחס לעבודות חיוניות. יש בלבול רב מהי עבודה חיונית. האם זו הרשימה המנויה בתקנות הסמכויות הגבלה במקומות עבודה, כל הרשימה הגדולה עם הנושאים?

רגע, רגע. ומי שחל עליהם היא עבודה חיונית, נקודה? ו/או האם צריך גם מסמך מסוים שמעיד על היות אותו עסק או מקום עבודה כעבודה חיונית? למיטב ידיעתי, לא צריך אישור מיוחד. אני מניח שאולי נציגי הממשלה יתייחסו לזה. אבל כן אני קודם אענה על השאלה עצמה שבאמת העבודות החיוניות הן אלה שמפורטות באמת בתוספת השנייה לתקנות של מקומות העבודה. הן מוגדרות כעבודה החיוניות שהיציאה אליהן מותרת.

למיטב ידיעתי, לא צריך אישור ספציפי. אולי שנציגי הממשלה יתייחסו לזה. אולי לילך? היא נמצאת כאן? תוכל לענות על זה?

אני אתכם. כמו שגור הסביר על נושא של עבודה חיונית, מותר לצאת לכל עבודה. לא צריך להציג שום אישור כרגע. אפשר לצאת לכל עבודה גם אם היא לא חיונית. המקומות החיוניים הרלוונטיות שלהם זה לתקנות קונקרטיות שמאפשרות פתיחת המקום. אדם יכול לצאת לכל מקום שהוא. ולכן הנושא הזה של,

אישורים למקום עבודה חיוני,

נדרשים כשרוצים לפתוח מעון או גן לילדי עובדים חיוניים.

זה בדרך כלל השימוש בנושא הזה של האישורים. אני לא מכירה שימוש אחר. בתקנות של פתיחת מסגרות חינוך בלתי פורמליות לעובדים חיוניים - - לילדי עובדי חיוניים. לילדי עובדים חיוניים. - - נדרשת שם או הצהרה של העובד על היותו עובד בעבודה חיונית, אני מניח שזה על פי הרשימה, או אישור ממקום עבודה או אישור אחר, אני לא זוכר מה הניסוח שם. זהו. אז אולי רק לזה זה רלוונטי. כרגע זה לא רלוונטי בהקשר של יציאה לעבודה. לא צריך להציג שום אישור. הבנתי. אבל השאלה היא אם העבודה של מישהו לא נמצאת בתוך הרשימה שבתקנות השניות, והמעסיק שלו יכול לתת לו אישור שהוא חיוני?

כרגע מותר לצאת למקום עבודה. השאלה אם זה יתוקן.

אבל המעסיק שלו יכול לתת לו עדיין אישור שהוא חיוני עבורו, ואז הוא יוכל לשלוח את ילדיו לגן של עובדים חיוניים? רק אם הוא בתוך הרשימה. כמו שאמר חבר הכנסת גינזבורג, יש פרוצדורה גם של הצבא, אבל לפעמים נותנים את האישור הזה שהוא יוכל להעביר את זה לגננת, שהיא יכולה לפתוח את הגן כי מדובר בילדים של עובדים חיוניים.

זה גם מישהו שהוא לא ברשימה שבתקנות?

רק מי שברשימה מוכרז כעובד חיוני. זה דבר מאוד מאוד להבהרה מכיוון שיש בלבול רב בקרב אותן מסגרות שנפתחות עבור אותם עובדים חיוניים: מה צריך להבהיר, האם הוא עובד חיוני או לא עובד חיוני. בעצם את אומרת שכל מי שמנוי ברשימה הוא עובד חיוני ומספיק שיצהיר על כך, ויוכל לשים את הילד שלו בתוך המסגרת של החינוך הבלתי פורמלי לילדים לעובדים חיוניים. אוקיי.

עינב, יש לך הערה או משהו?

לא הבנתי אם לילך ענתה שזה נכון או לא. לילך, זה נכון מה שאמרתי? אם השאלה היא אם לפי התקנות מותר לצאת למקום עבודה בלי שום קשר לאישור, אז שוב אני מדגישה: לא צריך שום אישור. אם נשאלתי מתי כן אדם יצטרך אישור על מקום עבודה חיוני, אז נתתי את הדוגמה של מסגרות החינוך. זה בתקנות אחרות.

תקנות אחרות. בתקנות של מסגרות אחרות. הן לא רלוונטיות כרגע.

רלוונטיות לתקופה הנוכחית. אבל לא לדיון הזה. לא לדיון הנוכחי. אם השאלה היא: למה עוד עובד צריך להסתובב עם המסמך הזה? הוא לא צריך.

אני רוצה להגיד שערוץ הכנסת מאזין לנו. כן. הוא כבר מוציא ציוצים על דברים שאנחנו אומרים באמת. מישהו מאזין. אבל ציוצים נכונים? מהימנים? מה שאמרתי לך עכשיו. רק לחדד שבאמת בתקנות של מקומות עבודה, זה לעניין פתיחה לקהל של המקומות אחרים,

בתקנות של החינוך שלא נידונות אצלנו, אלא בוועדת החינוך, אז הם מפרטים לי עכשיו שאצלם זה באמת רשימה אחרת לצורך מסגרות ילדים, מה שהיושב-ראש שאל אותם. זה באמת עולה מתוך תקנות - - - סליחה. לא הקשתי, גור. הנושא שאתה, היושב-ראש העלית, זה לעניין תקנות של החינוך, של מוסדות חינוך. יש רשימה אחרת שהיא לצורך מסגרות לילדים.

הם משתמשים באותה רשימה?

אין עוד רשימה של מקומות עבודה חיוניים. זו הרשימה היחידה, היא נמצאת בתקנות של הגבלת מקומות עבודה. זו הרשימה היחידה שמנויה בחוק. אני לא מצאתי שום רשימה אחרת. מה שרשום בתקנות החינוך הוא כתוב שם: מסגרות לילדים של עובדים חיוניים. וזה מפני אותך לאותה רשימה.

אבל בתקנות האלה שלנו זה לעניין תקנה 7(4), שעוסק בקבלת בקהל במקום עבודה המפורט בתוספת השנייה - - כן. - - לשם מתן שירות חיוני לציבור שלא ניתן לספקו מרחוק או מתן שירות חיוני לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק, באופן מקוון או טלפוני. מפנים לתוספת פה לעניין קבלת קהל במקומות האלה. ואז באמת לא צריך אישור מיוחד. הבנתי. בסדר גמור. עוד שאלות לגבי הזה? הילדים שלך כבר לא במסגרות חינוכיות? ממש לא. הם נפגשים אחת לחמש דקות, כי הזום וכי הזה וכי הזה.

אנחנו נצביע על התקנות. מי בעד אישור התקנות? ירים את ידו. מי נגד?

מי נמנע? הצבעה אושרו. התקנות אושרו והן בתוקף. הישיבה הסתיימה. תודה רבה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 14:18.